צהרים טובים לכולם, ברוכים הבאים, תודה רבה שבאתם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: היערכות מערכת החינוך לשוק העבודה המשתנה - דוח מבקר המדינה 71ב לשנת